בוקר טוב לכולם, ה-1 במאי 2022 למניינם. היום ל' בניסן תשפ"ב ואנחנו כאן בשביל תקנות ההתחשבנות בין בתי חולים לקופות חולים לשנים 2021 עד 2025